בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל. יום שלישי, כ"ה באייר התשפ"ג. אנחנו נרגשים היום להגיע להצבעות בנושא של הקצאה שנתית מהקרן לאזרחי ישראל בפעם הראשונה. אני חושבת שבאמת, הגענו להכרעות והחלטות